הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב 2022. ביקשו מאיתנו פה להחיל דין רציפות, על מנת שזה יעבור אנחנו צריכים להחיל בוועדה את דין הרציפות. כן התייחסות קצרה אם אפשר. ממש קצרה, אני מבקש להחיל דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב 2022. מספר 927 מיום ה- 28 ביוני 2022. טוב תודה רבה. אחרי ההצבעה אני יכול להסביר. אחרי ההצבעה אין בעיה. טוב הצעת ההחלטה היא כזאת. בהתאם לחוק רציפות הדיון בהצעת חוק, התשנ"ג-1993, להודיע במליאת הכנסת כי הממשלה מסכימה להחיל דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 76). זו הודעת הממשלה, הממשלה מסכימה לעניין הזה, מה ההחלטה שלנו? כרגע בעצם הוועדה מתבקשת להצביע על החלת דין רציפות לפי חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, ולאחר שהוועדה תחליט על החלת דין רציפות, תימסר הודעה למליאה, והמליאה תוכל להצביע. תודה רבה, מי בעד? הצבעה ההצעה אושרה פה אחד. אוקי זה אושר. עכשיו מי שרוצה. אני רוצה לנמק רק במשפט אחד את העניין, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית וכולם זועקים על קץ הדמוקרטיה, אין לך דבר יותר דמוקרטי, מאשר שאדם יוכל לדבר באיזה טלפון שהוא רוצה, ועם מי שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. לא יכול שהמדינה כמדינה תבוא ותמנע ממנו איזו שהיא דרך של התקשרות בטלפון, הרבה הרבה דברים אנשים עושים, אני לא רוצה להרחיב, שבניגוד לכל ערך אנושי ויהודי, ואומרים דמוקרטיה מחייבת חופש ביטוי וחופש כל מה שהוא רוצה לעשות, פה בעניין הטלפונים היה פה עיוות נוראי, רצו למנוע מאנשים לדבר מטלפון שהם רוצים, לא משנה למה הם רוצים, אז המדינה באה ואמרה לא, אתם לא תעשו ככה אלא ככה, וזה ובא לתקן את העניין הזה ותודה רבה לך אדוני היושב ראש שאישרת את זה, ובעזרת השם גם במליאה זה יאושר, ותהיה דמוקרטיה ולא יהיה קץ הדמוקרטיה. בסדר, לפי הדמוקרטיה כל אחד יכול להשתמש באיזה טלפון שהוא רוצה, זו הדמוקרטיה שאני מכיר, אני לא מכיר משהו אחר, זה גם חלק מהדמוקרטיה, היכולת של האדם לעשות שימוש בדרך שהוא רוצה. לא רק טלפון גם בכלל. לא, פה במקרה זה טלפונים. כן פה זה בולט, כי היה עיוות עם תעמולה מחשבתית כאילו המדינה צריכה לקבוע לאנשים איך ומה לרכוש ומה לא לרכוש, אז תודה רבה לכם. אז זה המכתב שאנחנו צריכים, אני רק חותם על זה? אוקי, הנה גם חתמנו, הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה